בוקר טוב לכולם. אני מתכבדת לפתוח את ישיבת ועדת החינוך בעניין

אנחנו נדון בהן ונתחיל לקרוא בהן. אני רוצה שהיועצת המשפטית תיתן ככה קודם כול